אני פותח את הדיון. נושא הדיון הוא החלפת סגן יושב-ראש זמני מטעם סיעת ש"ס. יש מכתב התפטרות שלו כסגן היושב-ראש שהוגש היום בסביבות השעה 15:00 , לדעתי. זה חשוב כי ההצעה נכנסת לתוקף 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הוגש ליושב-ראש הכנסת. מוצע כי עם כניסת ההתפטרות לתוקף, יכהן חבר הכנסת אוריאל בוסו כסגן זמני ליושב-ראש הכנסת. כהונתו תסתיים עם בחירת סגנים קבועים ליושב-ראש הכנסת. אני חושב שכדאי לדבר על המסורת והמורשת שמרגי השאיר לנו. אני מבקש, זה נושא חוקתי מאוד מורכב, מה שמבקשים מאיתנו לדון בו היום. חברים, בעיקרון אני יכול להגיד לכם שדיברתי גם עם נציגי האופוזיציה וההצעה הזו תואמה איתם, לפחות לגבי הדיון במליאת הוועדה, לא במליאה ועוד נצטרך לראות מה עושים עם זה. זה העניין. מישהו רוצה להתייחס לדיון? לא חייבים. לדיון הזה? כן, לנושא הזה.

בואו נגמור את ההצבעה ואתן לכם קצת לדבר, אם אתם רוצים.

מי בעד ההצעה, שירים את ידו. 5 בעד. מי נגד? מי נמנע. אנחנו נמנעים. הצבעה בעד ההצעה 5 נגד,

2 ההצעה למנות את חבר הכנסת אוריאל בוסו כסגן זמני

רביזיה.

פותח את זה עד המליאה כדי שלא ישגעו אותך.

יש לי שאלה. למיטב הבנתי - - רגע. סיימנו את הנושא. הצבענו. עכשיו זכות הדיבור שלך אחרי ההצבעה. - - להבנתי החלפת סגן יו"ר כנסת דורשת הצבעה במליאה. מדויק. ולכן השאלה שלנו היא - - - מתי.

האם חייבים גם לעשות דיון? אני חושבת על כמה הסתייגויות, אבל אתה יודע שאני מאוד מאוד מחבבת את הרב - - - הנוהג הוא שלא מגישים על זה פיליבסטר כי זה כאילו מראה אי-אמון - - - לכן אנחנו גם לא נצביע נגד. אתה יודע את זה היטב. כמפלגה שומרת מסורת, אני מצה מכם לשמור על המסורת. אל תדאג. אתה מזכיר את זה ליו"ר הוועדה. אני לא יודע אם זה באופן מפתיע או לא מפתיע, כל מה שאמרו חברי הכנסת מהאופוזיציה נכון. אנחנו נקיים דיון במליאה - - - תרשמו את זה בפרוטוקול, שיואב קיש מסכים עם האופוזיציה.

אני לא יודע אם זה מפתיע או לא מפתיע,

הנושא גם יעלה להצבעה במליאה. כמו שאמר חברי מלכיאלי, אנחנו ננסה להגיע בהסכמות לאירוע הזה ולא לייצר סביבו איזו דרמה של פיליבסטר - - אני מסכימה. - - כמו שקרה פה, בעצם כמו שעשינו עכשיו. מרגי ביקש להתחלף ואנחנו מכבדים את בקשתו. אני אומרת למה לא לייצר - - - יש דברים של הבית הזה שאפר לפעמים להתנהג גם קצת - - - כן, כשזה גם פרסונלי. אני מבקשת שתסביר את זה גם כן לחלקים האחרים בליכוד. הוא מנסה כל הזמן. יש לנו עוד קצת זמן האם מישהו רוצה?

רק רציתי להגיד חג חנוכה שמח לעם ישראל. חנוכה שמח. לכוחות הביטחון, לחיילים ששומרים עלינו, לכל העולים שמגיעים אלינו קלטנו 70,000 עולים בשנה האחרונה. כולל הנכדים, הלא נכדים, כולם. אני שמעתי דווקא דברים מעודדים היום מכיוונו של הליכוד. אם כבר נגעת בזה, אז אני שמח שאתם הפנמתם את המשמעות של העלייה, כך לפחות על-פי הפרסומים. כשנראה את ההסכמים הקואליציוניים, אני מתחייב פה שאם זה לא יכנס להסכם הקואליציוני, אני הראשון שאגי כל הכבוד שאתם התעקשתם ולא נתתם לדבר הזה לצאת מגבולות הדמיון והגזרה. אני חייב לומר לך שיש כל-כך הרבה פרסומים תלושים מהמציאות, שבינם לבין ההסכמים הקואליציוניים אין שום קשר ולו הזוי. אז אולי תכחיש את זה, חבר הכנסת קיש, לפרוטוקול. אז באמירה אופטימית זו נגיד שלום לכולם וחד שמח לכל עם ישראל. אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:49.